אדום ובין משרד האוצר בגלל השירותים שהם נותנים ביהודה ושומרון והם לא מתוקצבים בגין זה. אני חושב שלאור העניין הזה, עד שלא יימצא פתרון אעשה כל מאמץ כדי להתנגד לכל הפניות שהגיעו.

מצוין, אנחנו ביחד. הוא בשל מד"א, ואני בשל המכון הוולקני. החגיגה בשיאה. בקשה מספר

פנייה מספר 1 שינויים בתקציב של משרד הפנים לתקציב הבחירות. מי מסביר? אני מאגף התקציבים. הפנייה התקציבית נועדה לתקצב את משרד הפנים בסך של 15,263 אלפי ש"ח בהוצאה לצורך היערכות לבחירות הכלליות בהתאם לסמכויות שהקנו למשרד הפנים בחוק הבחירות לכנסת. טוב, נראה הגיוני, בסדר. תדעו שפה זה גם מימון מפלגות, זה גם התקציב של הבחירות. יכול להיות שיהיו כאלה שלא ירצו בחירות אז אפשר לא להעביר את הכסף הזה. אני מציע כן להעביר ולהגיש רביזיה. אני לא אביא את זה. אם זה יעבור אנחנו נגיש רביזיה. חשוב לציין שמדובר בנושא של הכנת פנקס הבוחרים לבחירות הכלליות ומסירת מידע לציבור, איפה הם יכולים להצביע. איתן ברושי, אתה רוצה בחירות? אז בוא תצביע. אחרי כן יגישו רביזיה. לא ייתכן שחצי מיליון אנשים חיים שם והם שבויים.

להבין: אתם נגד? כן.

בכל מקרה? גם אם זה תקציב בחירות? כן. אני מן הבחינה של מכון וולקני והם מן הבחינה של מד"א.

אז אין לי מה להביא את זה. אם זה ייפול זה רע. מאיזו סיבה הליכוד רוצה לדחות את הבחירות?

קודם כול, אנחנו לא רוצים לדחות את הבחירות. מוסי רז, אתה מצביע נגד זה?

והם שלושה נגד. אני לא רוצה ליפול בהצבעה. עדיף שזה יישאר על השולחן.

תגידו. אין שום חרטה.

מיקי זוהר, מה אכפת לי מהעניין הזה? כל יהודי באשר הוא, ולא משנה, מרגע שהוא יהודי ערך החיים - - - שאלתי על

התקציב משמש בראשונה להמשך של תוכנית מיגון הצפון, שהתחילה בשנה שעברה. יש שם 80 מיליון שקל בהרשאה להתחייב ועוד 42 אלפי ש"ח למימון הרשאות שניתנו בשנה שעברה.

רק סכומים שלא בטוח שקרה איתם משהו? שהיושב-ראש ישמע וגם שהאחרים ישמעו. לא קרה שום דבר.

אפשר לקבל פירוט נוסף מנציג משרד הביטחון שיושב לידי.

איתן ברושי, רצית להתייחס. אדוני היושב-ראש, שר הביטחון הקודם כאשר פעל במסגרת

אנחנו מכירים, כשהייתה פעילות

מחצית מרמת הגולן לא ממוגנת כי רוב הבנייה שם היא ישנה. עכשיו זה הופך להיות חלק בלתי נפרד מישראל, אפילו מעבר לים מכירים בכך, אבל חלקה הגדול של רמת

מה אתם בדיוק עושים עכשיו עם הסכומים האלה? את מי הם באים לשרת? אני ראש מועצת מטה אשר ויושב-ראש פורום קו העימות. אל"ף, אני מברך על כך שהועברו תקציבים. לא הצלחתי להבין, כמו יתר החברים, מה בדיוק התקציבים שהועברו. אני יודע לומר שביום שישי החולף שוחחתי עם שר האוצר. הובטח לנו ל-20 יישובי קו העימות לאורך גבול הצפון העברת תקציב, הן לטיפול במקלטים, שמשרד הביטחון כבר תקצב אותנו והורה לנו להתחיל להשמיש ולהסדיר מקלטים ומשום מה באמצע הדרך עצרו; והסוגיה הלא פחות כואבת היום נורה טיל על הישוב משמרת, לב כולנו איתם, אבל בגבול הצפון אם יפלו טילים זה לא טיל אחד אלא זה 1,000 טילים בדקה. אני רוצה לשמוע כמו כולם, בשביל זה באתי מראש הנקרה, כדי להבין מה התקציב ולאילו יעדים הוא הולך. הבנתי בשיחה שלי עם שר האוצר ביום שישי ואני מברך על כך שהועבר תקציב, שהתקציב הזה הולך לממ"דים ולמקלטים במרחב הציבורי ובמרחב הפרטי, מיישובים צמודי גדר ודרומה. תודה. לְמה זה הולך? בוקר טוב.

היו שני תקציבים בשנת 2018, אחד הוא תקציב של 150 מיליון שקל למיגון - - - לְמה הולכת הפנייה הזאת? אני רוצה להצביע. הוא יגיד לך. אבל, גפני, אני אומרת לך: זה כסף לפני ההחלטה על התוכנית הגדולה. זה כסף שהיה אמור להיות עוד לפני, שיהיה ברור. צריך לומר שזה לא קשור לתוכנית הגדולה של מיגון הצפון. לְמה הולך הכסף? זה הולך לשיקום של מקלטים ציבוריים בצפון, זה הולך לרכש של מצבורי מיגוניות שאפשר יהיה לפרוס ברשויות המקומיות בשעת חירום, למיגון של מוסדות חינוך ברמת הגולן ובשאר גזרת הצפון, מיגון של מוסדות רווחה, להשלמה של מיזמי בנייה, זאת אומרת נכנסים לפרויקטים שהרשויות המקומיות התחילו לעשות, מתנ"סים וכדומה ומוסיפים תקציבים כדי שיוסיפו מרחבים ממוגנים באותם אזורים. מה שיעור המקלטים שיהיה משופץ בעקבות הכסף הזה? מאה אחוז מן המקלטים, בטווח של 0 20 קילומטר בצפון. מי בעד אישור הבקשות?

מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד רוב נגד

הבקשות אושרו.

הישיבה ננעלה בשעה 12:10.